הצבעתי בעד ההצעה, והאמת היא שחששתי שב-15:55 הליכוד וכל מי שברח מפה מהצבעה למה שהם רוצים יגישו רביזיה, ויושב-ראש הכנסת לא יאפשר דיון על חשבון זמן מליאה. זה היה מאריך את חייה של הממשלה הרעה הזאת. בשביל זה הגשתי רביזיה, זאת האמת. מי בעד הרביזיה? מי נגד? הצבעה הרביזיה לא אושרה. תודה, הרביזיה לא נתקבלה. יש לנו בקשה של יושב-ראש ועדת הכלכלה למיזוג הצעות חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (תיקון מס׳ 2) (הוראת שעה - קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ״א-2020 (מ/1373), והצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש - תיקון) (תיקון - קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ״א-2020 (פ/2350/23). יש פה מישהו מכלכלה שינמק? לא, אבל הם שלחו מכתב. הם הסבירו שמדובר בהצעות באותו נושא. מישהו מתנגד למיזוג? חבר הכנסת מרגי הסביר שמדובר בהצעות חוק באותו נושא, ולכן הוא מבקש למזג את ההצעה הפרטית עם ההצעה הממשלתית. אני מוועדת הכלכלה, וזה חשוב.

שתיהן באותו נושא, הם דנו ומבקשים לדון בזה יחד. מי בעד אישור המיזוג? מי נגד?

אני כבר מודיע לחברי הוועדה שיתכן שאחרי המליאה נתחיל דיונים בחוק פיזור הכנסת. אבל יש לנו לו"זים המשכיים, אז אם תוכל להודיע. וגם מחר. מתי תדע? אני רוצה לקיים על זה דיון היום בערב. ואם נסיים את המליאה ב-22:00? זה לא מקובל להתחיל ישיבת ועדה ב-22:00 או ב-21:00. אז נודיע לפי ההתפתחות. אם זה יהיה מאוחר מדי אז נתחיל מחר וזהו. אני מעדיף שזה יהיה מחר בבוקר. אנחנו לא יכולים להתנהל בצורה הזו. אפשר להתחיל מחר קצת יותר מוקדם, מה שאתה רוצה. אם נראה שהמליאה מסתיימת מוקדם יחסית אז נעשה - - - היא לא יכולה להסתיים מוקדם בשום מצב כי יש ארבעה אי-אמון ואחרי זה חוקים. אבל שמעתי שהקואליציה מחרימה את האי-אמון. נדבר תוך כדי המליאה. מבקשים שתגיד לנו הכי מוקדם שאפשר, כי יש לנו פגישות הערב. אתה רוצה שזה יהיה מחר בבוקר ולא הערב? בכל מקרה לא תצליח לסיים היום. אל תשכח שאנחנו מגיעים מהצפון. אין לי בעיה להגיע מוקדם מחר בבוקר. אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.